אנחנו פותחים את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט.

מישהו רוצה לנמק בשם כולם או מישהו מבקש

לא הבנתי. איך אפשר להצביע על ההסתייגויות ועל